אנחנו ממשיכים את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום הצעת תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) (הוראת שעה מס'), התש"ף-2020. מדובר בתקנות בחוק הארכת תקופות ומועדים להליכי מס, מענקי סיוע שעבר כאן לפני מספר חודשים. הוא בעצם מכיל הוראות דומות להוראות שיש בחוק לגבי שני נושאים אחרים כאשר אחד הנושאים הוא לגבי תקנות מיסוי מקרקעין, שאלה הן התקנות, ואחד לגבי מס קנייה, שזה הצו. יש סעיף ספציפי שאומר שמי שקונה קרקע שיש לגביה תב"ע, הוא מוציא תוך שנתיים מיום הרכישה היתר בנייה, הוא יכול לקבל הנחה מהמס, חמישה אחוזים במקום שישה אחוזים. הייתה איזושהי הבנה באותה תקופה שהוועדות לא פעלו כרגיל והיו קשיים להשיג תב"ע מאותה תקופה ואנחנו רוצים בתקנות לדחות את המועד. עד מתי התקנות? זה בדיוק אותו הדבר כמו חוק הארכת תקופות מועדים, כמו בכל שאר העניינים בהליכי מס. מדובר על כך שהימים לא ייספרו. עד מתי התקנות? עד ה-22 ביולי. למה לא הארכנו כך את מס הרכישה על הדירות? התקנות האלה כבר הסתיימו באוקטובר, כל הוראת השעה הזאת. למה לא הארכנו כך את מס הרכישה על הדירות של אנשים פרטיים? יש כאן צו ויש תקנות. עכשיו אנחנו בתקנות. התקנות הן עד מאי.

אם מועד הסיום הוא חודשיים אחרי מאי, שזה בעצם ה-2 ביולי. אם מועד הסיום של התקופה של ה-24 חודשים נופל עד ה-2 ביולי. למה לא הארכנו את מס הרכישה? היינו מאריכים אותו עד יולי, כמו שאתם רוצים עכשיו. מחר יש חוק. ממילא נשארו חמישה חודשים למס רכישה. מיקי, אני רוצה בחוק שמחר יבוא לדבר על הארכת המועדים של מס רכישה. הם יהיו נחמדים. הם יאמרו במקום מאי, בואו נעשה את זה כבר 24 חודשים כמו שסיכמנו. נכון. חשוב לומר לפרוטוקול שאלה עברו כבר. גם יולי עבר וגם אוקטובר. כל הוראת השעה הזו עברה. זה יכול להיות עדיין רלוונטי לאנשים. זאת אומרת, אנחנו צריכים לאשר את זה רטרואקטיבית?

קודם כל, זה פורסם. זה היה ידוע במועד שזה עוד היה בתוקף. יכול להיות שאנשים הסתמכו על הפרסום. זה יעזור למי שזה חל עליו בדיעבד, אם זה יהיה בתוקף. אני רק רוצה שתדע ותגיד לאנשים אצלכם שמחר עולה החוק של הארכת מועדים. אנחנו רוצים להביא גם את מה שחבר הכנסת מיקי לוי אמר וגם דברים נוספים. אנחנו רוצים להביא את מס הרכישה, את המועד בו אנחנו נאחד את זה יחד עם מס שבח.

שיהיו 24 חודשים ולא להשאיר את זה במצב הזה בגלל האירוע שאנחנו נמצאים בו, בגלל המצב קשה בו אנחנו מצויים. אני ארצה את ההסכמה שלכם. אני מעיר שוב. דיברנו על זה גם בדיון הקודם עת זה עלה כאן עם חבר הכנסת מיקי לוי. זה עלה כאן גם בדיון הקודם. המנגנון שמוצע עכשיו ושוב, הוא כאילו באיזו נישה של קרקע לבנייה וכולי הרציונל שלו הוא הרבה יותר נכון. הוא אומר את התקופה הרלוונטית אני לא מחשיב במניין ה-24 חודשים. לא עשיתם כך במס הרכישה נניח למי שיש לו דירה אחת ומוכר אותה ומחליף. זה מה שהיה לנו בפעם הקודמת. מיקי אומר לאחד. לדעתי זה נעשה.

עד עכשיו זה לא נעשה. הארכת המועדים שעשיתם זה שמי שמכר עד ה-31 באוקטובר,

אם הוא מכר ב-1 בנובמבר לצורך העניין, כבר לא מאריכים לו. לא באתם ואמרתם שמי שהתקופה שלו תמה מה-22 במארס עד ה-31 באוקטובר, אז כל התקופה הזאת לא עולה במניין הימים של ה-18 חודשים. מה שעשיתם כאן כל כך הגיוני וכל כך נכון ומתבקש. צריך לעשות את כל הדחיות. יכול להיות שטכנית כאן, בגלל שיש כבר חוק, אתה אומר שאם תאחד 24 חודשים פתרת את הבעיה.

האמת היא שבכל הדחיות זה צריך להיות הרציונל. התקופה הזאת איננה עולה במניין הימים. עכשיו תאמרו לגבי הצו. אלה הצבעות נפרדות. אני יודע. תכף נחזור לזה. את חדשה כאן? נראה לך שגפני יצביע על משהו אחד לפני שהוא סגר את הכול והוא יודע שהוא רגוע וקיבל את כל מה שצריך?

מסתיים ב-31 בדצמבר 2020. אני לא כל כך מתמצא בלוח הלועזי אבל נדמה לי שזה עוד חודש-חודש וחצי. נכון. אז תאריכו את זה. מה זה דצמבר 2020? תעשו את זה כמו התקנות. בדצמבר תבואו עוד פעם? הם יבואו במארס עוד פעם כדי לתקן מדצמבר. כמו שהם עושים עכשיו. זה לא לעניין.

זה לא לעניין. תאריכו את זה אותו הדבר, כמו התקנות. אנחנו נצטרך להתייעץ אם הוועדה רוצה לשנות את התאריך. אני רוצה להצביע על אותו התאריך כמו התקנות. אני אגיש רוויזיה על ההצבעה כאן. אם אתם תבואו ותגידו לאחר ההתייעצות שאתם לא מסכימים להארכה, אנחנו לא נאשר את זה. קודם כל, המועד של הצו יותר ארוך מאשר התקנות.

תגידו תאריך. אומר חבר הכנסת מיקי לוי בצדק, וגם אני אומר את זה, תבואו לכאן בדצמבר שוב כדי להאריך? אתם לא יכולים לעשות צחוק מעצמכם. אתם משרד רציני. אני מציע שנסביר את הצו ולהסביר את הנתונים. המחלקה המשפטית ברשות המסים. הצו קובע בסעיפים 6 ו-7 את האפשרות של עולים חדשים, תושבי חוץ ותושבים חוזרים שמגיעים לישראל לייבא לכאן טובין בפטור ממס קניה. התקופות שהם זכאים לייבא מוגבלות בזמן לפי מועד הכניסה לישראל. לעולים חדשים ותושבי חוץ יש שלוש שנים ממועד הכניסה ולתושבים חוזרים מקבלים תשעה חודשים לניצול הפטור. מה שמוצע בצו שלפניכם זה שזכאי שתקופת הזכאות שלו הסתיימה בין ה-1 במארס 2020 ל-31 באוגוסט 2020 יוכל לנצל בכל זאת את הפטור עד סוף דצמבר 2020. הצו בסדר, אין בעיה אתו. אני מציע שהוא יוארך. הם רוצים לתקן מחדש את התקנות. הם מבקשים להאריך את

רטרואקטיבית אבל להאריך את זה. עד מתי? אין היום תקנות. זאת הוראה חדשה שהפקיעה שלה היא ב-7 ביולי 2020. הצו מסתיים ב-22 בדצמבר 2020 שזה מספר חודשים מאוחר יותר. עד כאן הכול ברור אבל צריך להפעיל גם את הראש. צריך לדבר בהיגיון. את התקנות צריך לאשר. לאשר רטרואקטיבית. אני לא יודע למה לא באתם בזמן אבל בסדר. נאשר את זה כפי שאתם מבקשים. זה גם נשמע הגיוני, אני בעד וכולנו בעד. אני מבקש שהצו לא יסתיים ב-31 בדצמבר אלא שהוא יסתיים ביוני. יש לי תחושה שאנחנו

הם צודקים אלא שאנחנו פשוט לא הבנו. התקנות לא רלוונטיות להיום. אנחנו לא מאריכים את המועד בתקנות. התקנות מתייחסות לתקופה שכבר עברה וקובעים שתקופה מתוכה לא תבוא במניין חשבון הימים. הצו לא הסתיים. חבל להתווכח עד מתי. צריך לדבר על המנגנון. המנגנון ההגיוני הוא שהתקופה שהגדרנו אותה בתקופת קורונה ולכן אנשים לא קנו, היא לא עונה. אני רוצה שיהיה ברור. לגבי צו מס קנייה (פטור) בנוסח שלפניכם,

בנכנסים שתקופת הזכאות שלהם פקעה עד ה-31 באוגוסט 2020. הצו בתוקף עד סוף דצמבר 2020 כי זאת התקופה בה הם יכולים לנצל.

הם לא מאריכים תקופות. בשביל מה אתם מביאים את הצו? כדי לאפשר את מתן הפטור לעולים שנכנסו. אבל זה קיים עד דצמבר. נכון. לא. נכון לעכשיו זה לא קיים עד דצמבר. אתה מצביע על הבקשה שלהם להארכה לאלא שנכנסו אחר כך. אני מבקש שזה לא יהיה עד דצמבר אלא שזה יהיה עד יוני. בשביל אותם אלה שאני מאריך להם.

עד יוני. זה מאוד פשוט. בשביל הנכנסים שנכנסו ממארס עד אוגוסט, הארכה עד יוני? זאת הבקשה?

אני אבדוק את זה.

תקריאי בבקשה את התקנות ואת הצו. אני רוצה להצביע. על הצו אני אגיש רוויזיה עד שתתייעצי. בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9 ו-115 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: הוראת שעה בתקופה שמיום כ"ו באדר התש"ף (22 במארס 2020) עד יום י"ג בחשון התש"ף (31 באוקטובר 2020) כאן אני רוצה לתקן את סעיף תחילת הצו. זה לא יהיה י"ג בחשון התש"ף אלא עד 31 בדצמבר 2020. אין לזה משמעות לגבי המהות של ההסדר - יראו כאילו בתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל"ה-1974, בתקנה 12(א)(2), בסופה יבוא: "על אף האמור, בחישוב תקופת 24 החודשים האמורה לא תבוא במניין התקופה שמיום כ"ו באדר התש"ף (22 במארס 2020) עד יום ח' באייר התש"ף (2 במאי 2020) (להלן בפסקת משנה זו התקופה הקובעת), אם התקיימו שני אלה: מועד תחילתה של תקופת 24 החודשים חל לפני תום התקופה הקובעת. מועד סיומה של תקופת 24 החודשים חל בתקופה הקובעת או בחודשיים שאחריה".

כמו שהסברנו קודם, יש תקופה של שנתיים מיום הרכישה בה אפשר להוציא את היתר הבנייה. התקנות האלה אומרות שמי שהתקופה שלו הסתיימה בין ה-22 במארס עד ה-2 במאי להוצאת היתר הבנייה, הוא לא הספיק לעשות את זה, הוא יוכל לא לספור את התקופה הזאת שמה-22 במארס עד ה-2 במאי 2020. כך בעצם תוארך לו התקופה והוא יוכל לקבל את ההטבה של חמישה אחוזים במקום שישה אחוזים. הצבעה אושר התקנות אושרו. נעבור לצו. צו מס קניה (פטור) (הוראת שעה מס') התש"ף-2020 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק מס קניה, התשי"ב-1952 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור: הוראת שעה בתקופה שמיום ה' באדר התש"ף (1 במארס 2020) עד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020) יראו כאילו בצו מס קניה (פטור), התשל"ו-1975 בסעיף 6(ה) בפסקה (2), בסופה יבוא: "הסתיימה תקופת שלוש השנים בתקופה שמיום ה' באדר התש"ף (1 במארס 2020) עד יום י"א באלול התש"ף (31 באוגוסט 2020), יינתן הפטור עד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020)". כאן אנחנו משנים את התאריך. עד יוני. כרגע אנחנו מתנגדים לשינוי התאריך בצו. אנחנו לא נאשר בנוסח שאתם רוצים. אני הצעתי לאשר ולהגיש רוויזיה. הצו הזה התבקש בשם הוועדה. אנחנו לא רוצים שהוועדה תצביע ותמשוך את הצו הזה. יש לנו שתי ברירות. ברירה אחת היא לחכות, לא לאשר את הצו ותחזרו עם תשובה. נעשה ישיבה. יכול להיות שיש הרבה דיונים על כל מיני דברים שבאים לוועדה ולא יהיה לנו זמן. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, ואני אף פעם לא דיברתי דבר לא נכון, אני אומר שנצביע לפי מה שאנחנו מבקשים עם התאריך ואני מגיש על זה רוויזיה ואני לא אאשר את זה עד שלא תחזרו עם תשובה. תחזרו עם תשובה ותגידו שאתם לא רוצים יוני אלא אתם רוצים מאי או תאריך אחר, נצביע על הרוויזיה ונאשר את זה לפי ההסכמה בינינו. אני לא אאשר את זה בלי הסכמה. אם אתם רוצים לחכות, נחכה אבל זה לא לטובתכם ולא לטובת העניין. אנחנו מעדיפים לחכות. קיבלנו תשובה שאנחנו יכולים להאריך עד סוף פברואר, אם זה מקובל על הוועדה. תצביעו במארס ושלום על ישראל.

אל תלכי לשאול. עד סוף מארס.

אני אשים את התאריך של סוף מארס. בסעיף 7(א)(3)(ג), בסופו בא: "הסתיימה תקופת תשעת החודשים בתקופה שמיום ה' באדר התש"ף (1 במארס 2020) עד יום י"א באלול התש"ף (31 באוגוסט 2020), יינתן הפטור עד יום ט"ז בטבת התשפ"א

עד סוף חודש מארס. להגיד גם את התאריך העברי. כמובן. יפה. אחר כך תגידי לי עם מי התייעצת. נראה לי שאתה יודע. לא צריך רוויזיה. אנחנו מצביעים על צו מס קניה (פטור) (הוראת שעה מס') התשפ"א-2020 עם השינוי כפי שהוקרא על ידי לילי אור מהייעוץ המשפטי של רשות המיסים.

מי נגד?

הצבעה אושר הצו אושר. תודה רבה. היושב ראש,

אני מבקש לפנים משורת הדין זכות של הצעה לסדר קטנה בסוף הישיבה כי בהתחלה הייתי בחוץ וביטחון. סוגיה שעסקנו בה הרבה כאן בוועדה, המענק של ה-2,000 שקלים שהועבר למי שקיבלו אבטלה 100 ימים. כתוצאה מאירוע מורכב שנוהל כאן בוועדה,